אנחנו בדיון בעניין הצעת חוק-יסוד:

בתאריכים אפשר גם להגיד: היום השביעי בשלושת השבועות בימי בין המצרים.

אנחנו בתקופת בין המצרים של חצי שנה,

בסדר, אבל לפחות שהיושב-ראש יציין. חברים,

הייתה לי הזכות לפתוח לנו שגרירויות באיחוד האמירויות, בבחריין, במרוקו. אני קובע בפניכם שהחוק הזה יגרום לנזק מדיני חמור למדינת ישראל. הוא יבודד אותנו, הוא יכניס אותנו למועדון המדינות מביכות שהעולם נסוג מהם בצעדים

ולקדם שוב את החוק הזה בלי להתייחס להיסטוריה ולהווה וללמוד לקחים: האם אנחנו רוצים לקדם את החברה הישראלית כולה לחברה יותר הוגנת,

האם אנחנו רוצים באמת לטפל בבעיות האמיתיות של האזרחים להתמודד עם האתגרים

זה סיפור נפשי והתנהגות כזאת של שימוש בעודף כוח. אני אגיד לכם יותר מזה, אני אגיד גם לך: א' זה לא יעבור. זה לא יעבור כי בחוץ יש אנשים. אתם מדברים על משילות, אני אגיד לך משהו על משילות. שני דברים אתם לא מסוגלים למשול: לא ביצר שלכם להשחית, אתם לא מסוגלים בעוד משל, אתם לא מסוגלים למשול ברצון של אנשים לחיות במדינה מתוקנת. עכשיו מי סיכם פה את הדיון, אתה הזמנת את סמוטריץ',

אני אספר לך גם בדיחה לקראת סיום, שלא יחשבו שאני כועס חס וחלילה. חס ושלום. נכנס סמוטריץ' לפה לסיכום הדיון לקראת קריאה ראשונה ומה הוא אומר, אני מצטט: אנחנו ממשלה שמחזירה את הסדר הישן והטוב של דמוקרטיה ליברלית. הומופוב, גזען, שמחובר לעבריינים. היום, היום, עכשיו בן גביר - - תודה יואב. - - התקשר לפי הנטען, התקשר למפקד מחוז מרכז לשאול אותו. זה לא חדש, הרי תיקנו את פקודת המשטרה. אמרתי לכם שעבריינים אסור שיהיו על ההגה. עבריינים בהגה,

נסיים פה את הדיון, נלך להפגנות.

תודה יואב. אני,

שיהיה בהצלחה כמובן. יש לך מזל לא לקבל בואש.

בואש אני מקבל פה. חברים, תודה.

הוויכוח המשפטי לגבי עילת הסבירות הוא ראוי ולגיטימי. הפרעות באזרחי ישראל לא לגיטימי. סיכון

ולסיום אני רוצה להגיד, אני שומע את הקולות, אני שומע את ההסתה מעל בימת הכנסת לפרוע באזרחי ישראל. ואני אומר לכם - - תגידו, אתם - - - של דודי אמסלם? של דודי אמסלם? חברת הכנסת שלי מירון, אני קורא אותך לסדר. (קריאות) - - למרות הכול - - - של קרעי? חברת הכנסת שלי טל מירון, אני קורא אותך

להיכנע לשר הבריון בן גביר ולא להקשיב לשופרות שכאן בבית הזה וגם באולפנים שרוצים, ממש רוצים, לראות דם ברחובות כדי לרצות איזשהו "בייס" דמיוני. אני קורא למפכ"ל המשטרה לתת הנחיה להפסיק את השימוש במכת"זיות מכיוון שהמחאה הזו בין השאר מגינה על המשטרה מהניסיונות להפוך אותה למיליציה פוליטית והמפכ"ל הוא הראשון שיודע על מה אני מדבר. והמשפט האחרון, אבקש להזכיר שהדף היומי של היום לקוח מתוך מסכת גיטין, דף נ"ו, הדף שבו מופיעות אגדות החורבן, האגדה הידועה על קמצא ובר-קמצא. הבית השני - - - אתם שורפי האסמים ו - - - חבר הכנסת משה סעדה, אני קורא אותך לסדר. הפריעו לי בלי סוף, אתה קורא אותי לסדר על הערה אחת? חבר הכנסת משה סעדה. מר רוטמן, הפריעו לי בלי סוף לדבר, הערתי הערה אחת - - - חבר הכנסת משה סעדה, חבר הכנסת משה סעדה, חבר הכנסת משה סעדה. חבר הכנסת משה סעדה. אני עכשיו מדבר. בזמן הנאום שלך, אני קראתי לסדר לעשרה חברי כנסת, לא פחות, לעשרה.

אני אקרא אותך לפעם שנייה ושלישית. תודה. (קריאות) רבותיי, רבותיי. רבותיי, נא להפסיק בבקשה. לזה קוראים אכיפה מגמתית. איפה היועצת המשפטית?

הבררנית. (קריאות) רבותיי, רבותיי.

חבר הכנסת קריב, אתה במשפט האחרון. תודה.

ממש ממש הרבה הערכה. אני רוצה לקרוא לאוכלוסייה הערבית, אנחנו אכן השתתפנו אבל לא מספיק. אנחנו צריכים להיות חלק אינטגרלי מההפגנות. אנחנו צריכים להפנים כולנו שרק ברית בין אנשים דמוקרטיים לבין מיעוט בכל מקום בעולם, בכל מדינות העולם, רק ברית בין הדמוקרטים לבין קבוצת מיעוט, רק כך אפשר לנצח. אנחנו לבד לא יכולים, אבל בלעדינו זה בלתי אפשרי. לכן רק ברית. אני מבין את הכעס. אני מבין את ההערות החשובות והנכונות גם, אבל בכל זאת, בכל זאת, יש הפיכה שתפגע קשה במרחב הדמוקרטי. אנחנו האזרחים הערבים נהיה הקורבנות הראשונים. לכן צריך לעשות את הכול בשביל להיות חלק אינטגרלי מההפגנות למען עצירת ההפיכה המשטרית.

תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון. ולאחריו, חבר הכנסת יצחק קרויזר. תודה רבה אדוני, לפני שלוש דקות חבר הכנסת סעדה נאם פה נאום חוצב לבבות ובסוף סיים במילים אחים אנחנו. אז אני לא יודע איזה אחים יש לו, אבל ככה לא מתנהגים לאחים, וכה לא מדברים לאחים, ולא קוראים לאחים פורעים ועוד שמות גנאי אחרים. טרוריסטים - - - מי שחוסם כביש, מי שחוסם כביש - - - חבר הכנסת סעדה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. טרוריסט תקרא להם. היא לידי מדברת, ואתה לא קורא לה לסדר. אני מילה וכבר אתה קורא. מה אתה מלשין. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר.

- - - חבר הכנסת סעדה.

אני רוצה רגע אדוני, שמחה תסתכל אלי ובאמת אני מדבר אליך: האם הסיכון הזה שווה? האם הסיכון הזה על החוק הבאמת מיותר הזה, ואתם מגדירים אותו שהוא לא דרמטי והוא לא חשוב וריככתם אותו ועוד פעם מרכך ומרכך ומרכך, האם זה חשוב היום במדינת ישראל? ואני קורא לך לצאת מהבועה, מהבניין הזה שלפעמים באמת אנחנו כולנו מרגישים שאנחנו סגורים פה בתוך עצמנו ולראות מה קורה במדינת ישראל. המדינה שלנו נשרפת. המדינה שלנו ש-75 שנה ההורים שלך ושלי והסבים והסבתות הקימו את המדינה הזאת, במשך חצי שנה הצלחתם להרוס כל חלקה טובה. זכיתם בספר גינס בתור מספר האנשים המצומצם שהצליח להרוס מדינה שלמה. משפט אחרון, ישבנו פה הרבה מאוד חודשים ושמענו את טובי המומחים בכל התחומים, כלכלה, ביטחון,

אף אחד לא יודע? אף אחד לא מבין? תודה סימון. אני מבקש מכם לעצור את הטירוף הזה למען הילדים שלנו. תודה רבה חבר הכנסת סימון דוידסון. חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. אחריו חבר הכנסת אלעזר שטרן. תודה רבה אדוני היושב-ראש.

אתה מנקד או שאתה - - - יש לי סדר, נא לא

לא, אבל איך איל עשה את הרישום.

סליחה, יש לי סדר.

בבקשה. אהה, זה משהו

שמחתי לראות לא מזמן שהרועצת המשפטית לממשלה חשפה את פניה - - - לא,

מה זה הדבר הזה? סליחה, סליחה. בדומה - - - על שומרי הסף שלנו. חברת הכנסת מיכל שיר, קריאה ראשונה. בדומה לרועצת שחשפו את פניה ואת דעותיה הפוליטיות שמתערבבות להם בהחלטות

בוא רק תעדכן אותנו,

ואתה יודע קצת להתקדם. ואם אנחנו עומדים בדרישות השר הסביר ביותר בממשלה,

לא יודע. אין לי זכות לדעת איזה פעם?

תעשה סדר לפני שאתה קורא לסדר. אני עוקבת. במהלך הימים האחרונים אנחנו שמענו, היושב-ראש, שמענו כל כך הרבה שקרים על כך שהבג"ץ\צ מתערב במדינה ובקבלת ההחלטות לאומיות של הממשלה. שקר וכזב. אבל ברגע שהופכים להיות דיקטטורים קטנים, אז מה זה משנה? תנו לי איזה מכונת תעמולה ואני אהפוך, כמו שאמר מקיאבלי, שקר לאמת.

בג"ץ לא ביטל החלטה לאומית של שום ממשלה. 2006, לא רצו למגן, הייתי ראש עיר, לא רצו למגן בשדרות ולא רצו למגן בעוטף את בתי הספר. ניגשנו לבג"ץ, בייניש קיבלה החלטה ואמרה שההחלטה היא לא

כך פעלתי גם כלפי הקואליציה, גם כלפי האופוזיציה. שרן השכל למיטב ידיעתי איננה חברת קואליציה. גם יוליה מלינובסקי, היא מסיעה שעדיין לא דיברה נציג מטעמה, ולכן הקדמתי אותה ונתתי, שניים שלוש לפי הסדר ואז נציג סיעה שעדיין לא דיבר. שניים שלוש לפי הסדר ואז נציג סיעה שעדיין לא דיבר. אני חושב שזה בהחלט שקול,

ואתם יודעים מה? גם אם אתם לא מסכימים איתי, עדיין - - - סביר? הנה, החזרת את הסבירות.

כן, סביר, סביר. אולי נפתח מילון אבן שושן, שיסביר מה זה המילה סביר. אני לא מוכן שהמילה סביר תהיה חלק מהשיח.

מי שיפריע יקרא לסדר. תודה. עכשיו בבקשה, חבר הכנסת רם בן ברק. ואחריו, חברת הכנסת שרן השכל. ואחריה? נעדכן. תן לי אופק. בבקשה. נגמר האופק במדינה, זה בדיוק כל העניין. חברת הכנסת שלי טל מירון, תודה. תודה רבה אדוני, אין לתאר את תחושת הבוז שאני חש לקואליציה,

לא האמנתי שבימי חיי אחזה בקריסתה של מדינת ישראל. לא האמנתי שיהיה ראש ממשלה שיעדיף להיות פוליטיקאי קטן ועלוב שייקח מדינה שלמה לאבדון מסיבות של הישרדות פוליטית

ואז אמרתי: רגע, יכול להיות שקם מישהו במחלקת הדגים הקפואים בסופר,

ופתאום אומר אולי אלימות שוטרים לא מוצדקת. אבל הוא בכלל דיבר על הפורעים.

על המפגינים,

על ילדים בחיפה ובירושלים ששוטרים דורסים אותם. אני, תבדקו אותי, בחיים לא דיברתי בכל חמישה החודשים האלה. אבל מה שקורה היום

לפנות כבר לבג"ץ שאם החוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, אז לבטל אותו לאלתר.

תודה רבה חברת הכנסת שרון ניר. חברת הכנסת מיכל שיר ולאחריה חברת הכנסת מטי

שביום ט' באב שאתם הולכים לצום עוד מעט - - מיכל,

- - במקום לצום, תפסיקו לקרוע את העם בחקיקה שאתם רואים ששורפת פה מדינה שלמה. תודה רבה מיכל.

הרס יחסי החוץ שלנו.

והחמור מכל, הרס החברה שלנו. הרחקת השלום עם השכנים שלנו. עכשיו אם כולם אומרים,

כל האנשים המכובדים שישבו סביב השולחן הזה והם לא חברי כנסת, כולם אומרים שיש בעיה בעילת הסבירות,

אז רואים לכם, זה ברור לגמרי, ולא ניתן לזה לעבור. עכשיו אני רואה מחאה, באמת בחיים שלי לא ראיתי מחאה כזו, מי שאירגן הפגנות בחייו, יכול להעיד כמה קשה להוציא אנשים

תודה מירב. חצי שנה של הפגנות - - - מירב. אני קוראת לשוטרים ולמפכ"ל שבשטח - - - תודה רבה. אני קורא אותך

תהיו נאמנים למדינה - - מירב, תודה. - - ולא לשר העבריין שעומד מעליכם. מירב, אני קורא לסדר, לדעתי פעם שנייה.

תודה. אז תחזיקו

בישראל אין חוק שמסדיר את הביקורת של בית המשפט על החלטות הרשות המבצעת היום בית המשפט מתערב רק כאשר החלטות הרשות הן בגדר אי הסבירות הקיצונית.

זו ממשלה שמסכנת חיי אדם בהחלטות

די עידן. והציבור האדיר שם בחוץ שאני מצדיע לו, עושה את זה בגלל שהם נלחמים על מדינת ישראל ועל העתיד שלה עבור הילדים שלהם, וזה הדבר הכי ראוי ומוערך שיכול

תודה.

אתם המצפן שלה. היא הפכה להיות בדמותכם. נעמה, תודה. ואני חרדה למקום הזה כשאתה יושב

נא לצאת. אתה עכשיו ראש הוועדה, זה הזיה.

חבר הכנסת רון כץ ואחריו חבר הכנסת משה טור פז גם לא פה.

זה יום עצוב מאוד לעם ישראל ולמדינת ישראל שאנחנו מקבלים כל רגע תמונות של מפגינים,

לפטר את היועצת המשפטית, לפטר את המנכ"לים האחראים. תודה רבה, חבר הכנסת רון כץ. ואני רוצה לומר לך משהו: רק מי שלא עשה דקה אחת צבא במדינת ישראל, יכול לראות את המדינה עולה בלהבות.

אתה לא בזמן דיבור. תגנה את זה כבר. לפחות תגנה את כבר. לפחות תגנה את זה. רון, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. צא בבקשה.

שבן גביר מרים טלפון למפקד המחוז ושואל למה לא - - - צא בבקשה.

תודה רבה חבר הכנסת רון כץ. לא אכפת לך - - - תודה רבה חבר הכנסת רון כץ. חברת

אנחנו רואים כאן באופן לא מקרי,

שדווקא קולו של המיעוט היה הקול הנכון, הקול שבסופו של דבר מקבל את התמיכה, וקולו של הרוב היה זה שהביא את החטא הזה וגם הביא את בני ישראל לנדודים 40 שנה. דיבר כאן לפני יושב הראש שלי, גם כן על הימים האלה, הימים הנוראים האלה של בין המצרים והמשמעות

גם דקה, אפילו פחות אם אני אוכל. גם פה אני אבקש מאוד שלא יפריעו לי. דבר ראשון - - - מי שיפריע אני אקרא אותו לסדר. לא - - - כפרה עליך. דבר ראשון,

גם בהכנה לקריאה הראשונה וגם בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, יש כל מיני פושים שגם ההיגיון בהם על עילת הסבירות תחול על חקיקה

לדעתי אתה ממש לא חזק. הוא צודק, זה מין איזה ספין. חברים, די, בבקשה.

למי יש אינטרס להוציא ספין כזה?

אני מציע למי שמעוניין בכל זאת לדעת מה קורה בחוק הזה, לעקוב אחרי דיוני הוועדה. יש סיכוי - - - נאור, אתה יודע למה ראש רשות הוא לא נבחר ציבור?

פעם נוספת חברי האופוזיציה הראו שכושר הסבלנות שלי לשמוע,

את הדברים המופרכים שנאמרים פה בוועדה במשך שעה וחצי - - כל פעם - - - - - לא עומד לכם למשך דקה וחצי.

חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר.

אם בעתיד תחליט הכנסת לכלול בחקיקה נבחרי

כדי לא לייצר וזה,

מופיעים בהרבה מאוד חוקי יסוד. כדי שלא כל תיקון ידרוש תיקון מחדש ופתיחה של חוק יסוד, שזה דבר שאנחנו משתדלים למעט בו,

ואז נשאלת השאלה על פי איזה דין בית המשפט יפסוק? ועל כך עונה בית המשפט באמצעות הגדרת עילת הסבירות, ואקדים ואומר, זה הגדרה שסותרת את עצמה וקורסת

עכשיו, צר לי לומר לחברי הקואליציה, לחברי היחדה בעברית נכונה, התיקון הזה לחוק-יסוד: השפיטה, שמונע מבית המשפט לדון בשאלת הסבירות, ערכו הרבה פחות מערכה של קליפת השום. ואסביר מדוע:

והתבחין הרביעי, כללי הצדק הטבעי, מה פירוש כללי הצדק הטבעי? אם השלטון בא לשלול זכות מפלוני האזרח,

השימוע חייב לכלול את הנימוקים והסיבות שהשלטון

הרי בית המשפט העליון וחברי האופוזיציה מאוד מחמיאים לבית המשפט העליון. אני רוצה להקריא את דעתו על בית המשפט העליון במדינת ישראל של גדול השופטים והמשפטנים האמריקאים בדור האחרון, הוא כבר לא חי - - - סקאליה. אנטונין סקאליה, ואלה הדברים שהוא

מוח ושתי רגליים. לא כליות - - - ולא לב.

משפט.

ציינו - - - - - - היה שחקן גולף.

לא, הוא לא. הוא דווקא אהב אופרה. את אופרה ווינפרי? לא אהב, כי היא הייתה

נערה ממש אוצר, קארין אלהרר. לא מעריך עוד שום דבר,

אתה יודע איך נגמר השיר נערה ממש אוצר. אל תעשה לי - - - בשריפה של הבית. לא צריך תוספת. זה תשובה והחלטה במועד אחר. מקסימום אם צריך נער אוצר, אושר שקלים יגיע לפה. אין שום צורך בתוספת. תודה

אם כן, עילת הסבירות נוגעת להחלטות של הרשות המבצעת. עילת הסבירות מתפרסת על פני מרחב עצום שבין פסק דין וונסברי המפורסם לבין פסק דין דפי

ערב בהחלטות בלתי סבירות בקטע שמהלכת דפי זהב ועד לפסק דין וונסברי, להוציא ונקודת הסיום שלי צריכה להיות ואני יודע שזו נקודה קשה ואני אתייחס אליה תכף שבמצבים מאוד מאוד קיצוניים צריכה להיות דרך

נורא קשה לשלוט על זה.

איך בכל זאת אולי אפשר להימנע מהתופעה הזאת. באופן עקרוני אם אני צריך להתייחס לדברים שלי בצורה

הנושא סובייקטיבי, צריך להישאר בגדר שיקול הדעת של מקבלי ההחלטה,

שכל ביקורת אובייקטיבית צריכה להיות על ידי המוסד השיפוטי, על ידי בית

שאני חב תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר שנדמה לי שראיתי אותה פה. אני כאן. כן. שהיא הוליכה אותי לפסק הדין הזה. אציג לכם אותו בקיצור

התוצאה הייתה שהחלטת הרשות נותרת על עומדה. רק ביקשתי, הוריתי,

שבכל בית ספר כזה תקום ועדה מקצועית בהשתתפות רופא, בהשתתפות פדגוגים שתבחן כל מקרה פרטני ותאמר האם ההחלטה הזו מייצרת

ואת זה צריך להכניס לתוך החוק לפי דעתי ולא רק בדברי ההסבר.

זה החלק, ההבחנה בין האי סבירות המהותית לבין התהליך

נניח העליון ואולי רק העליון,

לצלן עם כל מה שאני שומע על מינויים הזויים ולא הזויים, מובאת לביקורת ובית המשפט דן בה בהרכב מוגדל,

בעיני זה יכול להיות

חברים, אתם לא מפסיקים להפריע.

תודה רבה. - - - חברים. לא להפריע, אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לפרופ' פרידמן.

שלום ותודה שהזמנתם אותי. אני חושב שהדיון עצמו,

התשובה היא שהוא לא יודע כי אין חוק, משום שעילת הסבירות הפכה כל כך מעורפלת וכמעט בלתי ידועה, אולי אפילו שימוש כמעט קפריזי עד כדי כך שאף אחד לא יודע ושיקול דעת כל כך רחב וכל

על סמך העילה הזאת של חוסר סבירות, לבחור שופטים. אתן עוד דוגמאות. הנושא הזה של חוסר סבירות גרם לא פעם

אגב, לא פעם הם אפילו לא הגיעו לפסילה לבית המשפט העליון. היה בג"ץ והתחילו לדון בתוך המנגנון הממשלתי

אז זה פרדוקס.

אחרי שהיה בג"ץ הממשלה החליטה. הרי

במטרות זרות, הכלל הזה נשאר ועומד בעינו, ועל סמך הכלל הזה בית המשפט יוכל להתערב במקרה שהיו שיקולים לא ראויים, בין אם שיקולים מפלגתיים ובין אם שיקולים אחרים שגרמו למינוי כזה או אחר. ההצעות שלי לגבי ההצעה לא ראיתי את הנוסח שעבר, ראיתי את הנוסח הקודם אני מציע למחוק את האפשרות

על החלטות כאלה הביקורת היא חד-כיוונית, רק אם מחליטים לא להגיש כתב אישום. אבל אם כן מחליטים להגיש כתב אישום, ההחלטות של התביעה הפלילית אינן נתונות לביקורת מנהלית לפי כללים שקבע בית המשפט

אז לכתוב היום אתם יכולים את מה שהם כבר יכולים בכל מקרה? הם יכולים, אבל הם אסרו על עצמם.

כי אני לא יכול להגיד להם: תעשו את מה שאתם צריכים לעשות. אני יכול לחוקק חוק. צריך לומר שהתביעה תהיה כפופה - - - אבל זה ברור. אפילו אין פסק דין שאומר שהם לא כפופים. אני רוצה לומר משהו נוסף. התחום

אני מנסה להבין את הצעתו של פרופ' פרידמן. לא תהיה ביקורת על אופן בחירת השופטים? חברים, אני מנסה להבין את הצעתו של פרופ' פרידמן, לנסות להבין מה הוא

השאלה מה עמדתך לגבי תחולת הסבירות בהקשר הזה שבו הרציונל שנוגע למדיניות לא חל למיטב הבנתי. פרופ' פרידמן, ראשית תודה על הדברים.

ראשית,

שבאמת השימוש בו הוא יחסית נדיר, אבל מקדים אותו סעיף 33 שמכוחו מואצלות מאות אם לא אלפי סמכויות שמוגדרות

חושב שברגע שהמפעיל את הסמכות הוא לא השר

אז אני חושב שיכולים להמשיך כללי הביקורת הרגילים, והחוק הזה להבנתי לא אמור לחול. האם הדבר לא יביא לידי כך שפשוט נפסיק עם המנהג ששרים מאצילים סמכויות? מכיוון שכל שר

ואם הוא רוצה לקבל את ההחלטה בעצמו ובכך באמת הוא מעביר אותה לדרג הפוליטי, לדרג המדיני, אז בכך תצטמצם אגב,

מכיוון שכל עילות הביקורת האחרות נותרות בעינן. אז כדי לעשות את הצמצום של 10%,

הוא ייקח את זה

ואם יש בעיה קונקרטית, וכפי שאמרתי לפחות להערכתי הנושא הזה של סבירות יצר אי בהירות שחורגת מכל מה שאנחנו מכירים באי בהירויות אחרות, ויש לו מחיר שלדעתי הוא מחיר מאוד

אז היא יותר טובה מזו של השר אני מטיל ספק בכך. תודה רבה, פרופ' פרידמן. פרופ' יואב דותן ידבר בזום, ומיד אחריו חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין.

הבנתי.

אתם השתלטתם על הכול? חברת הכנסת קארין אלהרר,

וברור שהחלטה של נגיד בנק ישראל להעלות את הריבית זו החלטת מדיניות כללית. אבל מה למשל לגבי החלטה שמתייחסת לבית ספר מסוים או לשכונה מסוימת? אז צריך לומר שבפסיקה שלנו ובפסיקה של מדינות אחרות השאלה הזאת קיימת.

לכן יש כאן איזה רצף,

לכן אני חושב שאין שום דבר יוצא דופן בהצעה שלי להכניס את ההבחנה המאוד מוכרת הזאת, גם אצלנו במשפט המנהלי וגם במדינות אחרות, לתוך החוק. פרופ' דותן, אני אומר בכנות,

הרי הצגת פעמים רבות שבית המשפט לא מצליח לעשות את

כי נכתוב לו את זה בחוק אז הוא ידע למרות שהסטנדרט הזה היה בפסיקה במשך שנים והוא לא ידע לעשות את זה. אתה גם אומר שהוא ידע לעשות את זה בהבחנה בין מהי מדיניות לבין החלטה

למרות שיש המון מקרים וגם אתה ביקרת את נטייתו להתערב בהתערבות יתר. זה בעניין איך אותו בית משפט שלא יודע להעביר את הקו נכון לשיטתך במשך הרבה שנים פתאום ידע להעביר את הקו הזה אם נגיד אותו

אבל צריך להביא ראיות, להראות שיש שיקול זר.

זה בדיוק מה שקשה, כי אזרח לא יודע להיכנס לראש של השר ולהוכיח שיקולים זרים בהחלטה פרטנית, והסבירות הרבה יותר

אבל יכול להיות שהוא מכניס גם את סוגיית התרבות לשיקולים של הניסוח.

כזאת - - - פרופ'

אני לא שהפסיקה היום בבתי המשפט יודעת בהקשר שאני מדבר עליו,

להפך, אני אמרתי וגם כתבתי שאכן מ-1980 הפסיקה של אהרון ברק מחקה את כל ההבחנות. התשובה לשאלה הראשונה והשנייה של יו"ר הוועדה היא

ואני מפנה, כפי שהפניתי את ד"ר

אתה אומר שעד עכשיו לא נעשתה ההבחנה הזאת על ידי הרשות השופטת. היא לא נעשתה כהבחנה קטגוריאלית. כלומר, יש הדין של בית המשפט העליון, אגב כפי שהיה לפני 1980 וכפי שיש במדינות אחרות. כשיש פסק דין זה תמיד פסק דין. מי שמכיר למשל את פסקי הדין שברון ומיד בארצות הברית, כשיש

אני רוצה להבהיר שלארה אל-קאסם זו החלטה פרטנית, והשאלה היא אם היא נוגעת לחרויות הפרט. אם הממשלה במועצתה תחליט שהיא משנה את הכלל לגבי מקרים מהסוג

תודה רבה.

בבקשה. קראתי את הצעתך, ואני מקווה שאני מדייקת. אני לגמרי מסכימה ואני גם התרעתי כמה פעמים בוועדה, למעשה כבר בגרסה הראשונה

בעצם ברגע שהממשלה לא מקבלת את ההמלצה של הוועדה המייעצת לגבי טוהר מידות במינוי או הסרה ממינוי, מספיק להגיע לכנסת, ואם הכנסת מאשרת ללכת על הראש של הוועדה המייעצת, בזה נגמר האירוע.

זאת הצעה שאני לא מבינה מה הרבותא בה,

אני הבעתי ביקורת שאני חושב שלא הייתה פופולארית בציבור הרחב על קו הפסיקה הזה של הלכת דרעי. הצבעתי על העובדה שאין לכך תקדים, אין מקבילה במשפט המשווה להתערבות של בית המשפט אדמיניסטרטיבי להמשך כהונה. זה למעשה הליך

זה המודל.

כשאנחנו מדברים, לפחות בהצעה שאנחנו מעלים כאן, אני חושב שהיא צריכה לכלול, אפרופו ההערה של פרופ' דותן שמדובר שם על מינויים, לא רק

גם היא לא תחת ביקורת שיפוטית של עילת הסבירות.

וגם מותר לקחת מתנות או שזה לא קשור?

צריכים להבין את זה העובדה הזאת. אנחנו נכשלנו בעיצוב נורמות ציבוריות. אצלנו עומדת השאלה רק האם זה פלילי או לא פלילי.

תחשבו רגע אחד, ואני רוצה להתמקד בהתנהלות שרי הממשלה. משום שהשאלה תהיה עד כמה

חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. ברור, את זה אתה יודע לעשות. אני קורא אותך לסדר פעם נוספת. ואז כאשר מאריכים את זמן הוועדה כדי שהמומחים שהוא הזמין יישמעו, הוא יכול לשבת פה ולרטון את כל זמן ההארכה כדי שהוא יגיד שהמומחים שהוא הזמין לא יוכלו להישמע. אבל זו ועדה של חברי הכנסת, זכותם להביע את דעתם,

זה תפקידו. הציבור משלם לו בדיוק על זה. בריונות שאין כדוגמתה. למדנו שיעורים ממך. מה זה הדבר הזה? אני מבקש ממנהל הוועדה לתת לנו מידע כמה פעמים הוארכה ישיבת ועדת החוקה. חבר הכנסת גלעד קריב, אני קורא אותך לסדר. אני מבקש, אני רוצה - - - אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. תודה רבה. אתה לא תדבר עכשיו, אתה לא ברשות דיבור. אתה מנצל שוב ושוב את העובדה שאני נותן לך לדבר, אתה מבקש הצעה לסדר חצי דקה ומדבר שלוש דקות. די, תן לנהל את הוועדה. היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד אסי מסינג, שזומן על ידי חברי אופוזיציה שביקשו את זימונו ואנחנו - - - אתה היית צריך לזמן אותו. חברים, את לא תקטעי אותי, ובפעם הבאה את לא תשמעי אותו. את הזמנת אותו, את רוצה לשמוע אותו, את לא תקטעי את דבריי. חברי אופוזיציה ביקשו את הזמנתו לוועדה, ומנהל הוועדה הזמין אותו. אני סברתי אחרת, ושמתי את הדברים בצורה מאוד ברורה על השולחן. אני חושב שהסיטואציה שקרתה גם בפעם הקודמת הייתה בעייתית מאוד, שבה נציגי ממשלה מציגים עמדות שאני לא יודע כיצד להתייחס אליהן, אני אומר את זה בכנות, ואני יודע שהרבה פעמים גם השרים הממונים על אותם עובדי מדינה לא יודעים כיצד להתייחס אליהם. אני חושב שזו סיטואציה מאוד בעייתית. אמרתי את זה על השולחן, אני לא מסתיר את זה. אני חושב שזה דבר שיש איתו בעיה מאוד גדולה בסדרי שלטון. אני חושב שיש גם הנחיית יועץ משפטי שאומרת את הדברים האלו על התייצבותם של גורמים מטעם הממשלה, האם הממשלה מדברת בקול אחד. אני אגיד יותר מזה. בהקשר הספציפי שאנחנו מדברים עליו יש יועצים משפטיים רבים בשירות המדינה שאם הם יבואו לפה ויגידו את דעתם או אשר על ליבם, ואני בטוח גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שאתה מכיר חלק מהאנשים הללו שעמדתם האישית בנוגע להצעות, בנוגע לסבירות, בנוגע למעמד היועמ"שית, בנוגע לביקורת כזו או אחרת על חקיקה, שונה מעמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, והם לא מתייצבים פה. והסיבה שהם לא מתייצבים פה, מתוך איזשהו עיקרון, שאפשר לכבד אותו, של איזושהי אחידות. אני מכבד אותו מאוד, אני חושב שהגיוני שהממשלה ככלל תדבר בקול אחד. אפשר לדבר על חריגים לכך. אבל התוצאה של הדבר הזה היא שאנחנו מייצרים תוצאה שהיא לא טובה. היא מייצרת פוליטיזציה של השירות הציבורי. היא מייצרת שיש היועצים המשפטיים של האופוזיציה והיועצים המשפטיים של הקואליציה. אני חושב שזה דבר לא נכון. אני את עמדתי בנושא הזה אמרתי על השולחן. לפנים משורת הדין, למרות שהדבר הזה למיטב ידיעתי לא תואם, ביקשתי את רשותו ואת הסכמתו של שר האוצר שידברו אנשים ממשרדו, למרות שעמדתם לא תואמה ולא עברה בדרך הזאת, והוא אמר לי שהוא מסכים, גם כן לפנים משורת הדין. תגידו, מישהו שומע אותך? מה זה? אסיים את דבריי. ומאחר שגם היועצת המשפטית של הכנסת סברה שבמקרה הזה שבו מחזיקים הגורמים הללו ידע מקצועי על אופן היישום של השימוש בעילת הסבירות, מן הראוי שיוכלו להשמיע את עמדתם. אני עדיין סבור שלטובת השמירה של השירות המקצועי, בייחוד שירות המדינה המקצועי המשפטי, אני חושב שלא מדובר בצעד נכון. אני חושב שהדרך לעשות את זה היא יותר באמצעות לשעברים מאשר באמצעות מכהנים. הלשעברים לא נמצאים במשרדים. אבל מאחר שכל הנסיבות הללו נוצרו, אני אשמח לאשר ולאפשר לאסי מסינג, ליועץ המשפטי של משרד האוצר,

אני רוצה לומר בקצרה, כי אני לא רוצה לגזול מזמנו של עו"ד אסי מסינג, שהדברים שלו בעיניי מאוד חשובים לדיון הזה. אני חושבת שלכנסת ולוועדה יש אינטרס חזק מאוד שעמדתם המקצועית של עובדי המדינה יישמעו, גם בדיוני פיקוח ובוודאי בדיוני חקיקה. במקרה הזה בדיון בעילת הסבירות, שבסופו של דבר היועצים המשפטיים משתמשים בעניין של יום ביומו ויכולים לתרום מהידע ומהניסיון המקצועיים שלהם. הוועדה לא כבולה לשר האוצר או לשר כזה או אחר שאוסר או מתיר לעובד ממשרדו לדבר, אלא להפך, והדבר נעשה כאן מדי יום כשוועדות מבקשות מנציגים מקצועיים, לאו דווקא יועצים משפטיים אבל גם יועצים משפטיים, להציג את עמדתם המלאה המקצועית על מנת שהוועדה תוכל לקבל החלטה מושכלת. זה חלק מעבודת הוועדה וזה חשוב מאוד. על כן תאפשר את זה. חובה לאשר את זה. וזה לא לפנים משורת הדין. אני בהחלט מסכים לחשיבות, ולכן גם הסכמתי פה. פה במקרה הזה יש אירוע שהוא בעיניי מאוד מאוד חריג,

כי מדובר בהצעה מטעם ועדה, גם מדובר בהצעה בנושא שאין בעניינו עמדת ועדת שרים. מכל הנסיבות הללו ועוד. גם עם הנסיבות האלה. אני לא התייחסתי לעמדת ועדת שרים, מי שהעלה את זה הוא היועץ המשפטי לוועדה. יש נסיבות רבות אחרות. אני עדיין סבור, דווקא בגלל הסיטואציה שנוצרה שבה היועצת המשפטית לממשלה המחזיקה עמדה מסוימת, שיש לי לנו ידיעה, והיא נאמרה גם כאן בוועדה, שהיא שונה מעמדת הממשלה. מותר לה או שאתה לא מאשר? אולי אתה מרשה לה לפנים משורת הדין? אני סבור שההתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה, וממילא של חלק מהכפופים לה, בנושא הזה, פוגעת בצורה אנושה במעמדו ובאי תלותו ובאי פוליטיותו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה. זו דעתי. אני חושב שנגרם נזק גדול מאוד בגלל ההתנהלות הזאת. אני לא רציתי ואינני מעוניין להיות שותף לגרימת הנזק הזאת.

גם אם חלקים בייעוץ המשפטי עושים זאת בעיניי בחוסר אחריות. ולמרות זאת אני מאפשר את הדבר הזה כדי שלא תימנע מחברי הוועדה האפשרות לשמוע מהאנשים שעושים בשטח יישום ושימוש בעילת הסבירות על החלטות שרים. רוטמן, אתה כנראה לא מבין מה התפקיד שלהם. באמת, חוסר הבנה. תודה רבה, חברת הכנסת קארין אלהרר. עו"ד אסי מסינג, בבקשה. אשמח אם תהיה לי אפשרות להשלים את דבריו אחרי שהוא יסיים.

אחרי ההצבעה בשנייה שלישית. אחר הצהריים טובים. אני בכל זאת אעיר על העניין שנאמר כאן עכשיו מבחינת ההשתתפות. אני 21 שנים במשרד האוצר בתפקידים שונים בלשכה המשפטית, הוזמנתי על ידי ועדות שונות בכנסת בשורה רבה של עניינים לשמוע את עמדתי בתפקידי. בחלקם הייתה עמדת ממשלה, בחלקם לא הייתה עמדת ממשלה. בעניין הספציפי הזה אין עמדת ממשלה, לא נעשה דיון בממשלה מעולם בהצעה הזאת ובהשלכות שלה על משרדי הממשלה. מעולם לא תואם ולא התבקשתי לתאם את עמדתי המשפטית עם שר משרי הממשלה. עברתי שרים רבים במהלך 21 השנים שאני באוצר, אני מכהן כיועץ המשפטי של משרד האוצר מזה למעלה משבע שנים ולא לי נכון לשנות מושכלות יסוד במסגרת הדיון הזה. לאור הפנייה של הוועדה, שלהבנתי ביקשה לשמוע את ההשלכות של התיקון המוצע על שורה של משרדי ממשלה וביניהם גם משרד האוצר, בעניין הזה מצאתי לנכון להיענות לבקשה ואני אתייחס. כמובן הכול מתוקף תפקידי המקצועי ועמדתי המקצועית בעניין. אני אבקש בדברים שלי להרחיב ולהדגים את דבריו של ד"ר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, כפי שהובעו בדיונים הקודמים. כפי שציין ד"ר לימון, משמעות חקיקת החוק המוצע היא יצירת חור שחור נורמטיבי שגבולותיו רחבים ביותר. מדובר בפגיעה בערכים בסיסיים ביותר, תקינות פעילות המינהל, טוהר המידות של השירות הציבורי, הגינותו של השלטון ביחסיו מול הפרט ושלטון החוק. אני מבקש להדגים בפניכם מה המשמעות של יצירת חור שחור כזה במשרד כמו משרד האוצר. לפני שצוללים לפרטים צריך להבין בקצרה את המבנה של משרד האוצר. זה חשוב מאוד לדיון ומאוד רלוונטי לשאלת מתן אור ירוק לשר האוצר לקבל החלטות שאינן סבירות באופן קיצוני, שכן זו משמעותו של התיקון. אני כמובן לא מתייחס לשר כזה או אחר, אלא מוסדית בלבד, והשאלה מי מכהן כשר אינה רלוונטית לשאלת התיקון לחוק היסוד. משרד האוצר כולל ארבעה אגפי ליבה: אגף החשב הכללי, אגף תקציבים, אגף הכלכלן הראשי ואגף שכר והסכמי עבודה. יש עוד שלוש יחידות סמך: רשות המיסים, רשות שוק ההון ויחידת אכיפת הפנייה. בשל היקף התחומים במשרד האוצר ויכולת ההשפעה על תכנון וביצוע תקציב המדינה, מתקבלות בשנה במשרד האוצר אלפי החלטות, אם לא למעלה מכך. לכל אחד מראשי האגפים יש סמכויות נרחבות ביותר. חלק מהסמכויות שהוקנו בחוק מרביתן סמכויות שניתנו באצילה משר האוצר דובר על זה לא מעט במהלך הדיון בהרשאה מהממשלה או נקבעו בתקנות. חלקן גם סמכויות שניתנו בנוהג בתוך המשרד וגם אין להן אפילו מקור חוקי. בנוסף, כפי שצוין חלק וחלק מהדוברים דיברו קודם לכן, שר יכול ליטול סמכויות ולתת אותן בעצמו, ויש גם סמכויות נוספות פרטניות ששרי האוצר לדורותיהם השאירו לעצמם. יש גם סמכויות נוספות של שרי האוצר פרטניות שהשאירו לעצמם ולא אצלו אותן או לא העבירו אותן בדרכים אחרות. אני אתחיל בהמלצה המרכזית של ועדת קוצ'יק, הוועדה לבחינת הרכב משרד האוצר, שאני הייתי היועץ המשפטי של הוועדה, ונתנה את המלצותיה בשנת 2017. לאור הרצון לשמור על עצמאות אגפי המשרד ושימור מערכת הבלמים והאיזונים בניהול כלכלת ישראל, בהתחשב בהיקף הנושאים העצום עליו מופקדים כל אחד מהאגפים וסוג

כמו שאמרתי, אני כבר 21 שנים במשרד בתפקידים שונים וזה היה רלוונטי לשורה של ממשלות, רלוונטי לזהות הממשלה מבחינת האופן שבו מתפקד המשרד, ובהקשר הזה כך המשרד פועל. אני אעבור לחלק מהנושאים שדובר עליהם ואנסה להדגים אותם במשרד האוצר. החלק הראשון,

מינויים של ארבעה ראשי אגפי הליבה במשרד נעשים בפטור ממכרז וללא ועדת איתורים. מדובר במינוי של הממשלה לאחר בדיקה של הוועדה לבדיקת מינויים או לפי תנאי סף שנקבעים בהחלטה פנימית במשרד, יחד עם נציבות שירות המדינה, ושניתן לשנותם מעת לעת וכך גם נעשה בעבר. החשב הכללי הממונה על התקציבים, ממונה על השכר והסכמי העבודה והכלכלנית הראשית. איפה החור השחור? אתה אומר שיש תנאי כשירות. אל דאגה. מינוי של מנהל רשות המיסים או ממונה על שוק ההון מתבצע בשנים האחרונות לפי ועדת איתור שנקבעה בהחלטת ממשלה לפי דרישה של היועצים המשפטיים לממשלה לשעבר. את ההחלטה הזו אפשר לתקן בכל רגע נתון, כך שגם משרות אלה ימונו בפטור ממכרז ללא ועדת איתור. כל מה שצריך לעשות זה לתקן את החלטת הממשלה. אדגיש שהחקיקה הראשית כלל לא עוסקת בתנאים למינויים לגבי כל אחד מנושאי המשרה שדיברתי עליהם ולא בתנאים להעברתם מתפקידם. הכול נקבע לכל היותר, ולא לגבי כולם, בהחלטות ממשלה שניתן לשנות אותן בצורה פשוטה ביותר, וזאת לפי המוצע ללא ביקורת שיפוטית. אני אחזור לסמכויות כדי להדגים את המגוון הרחב של סמכויות ואני אקח לדוגמה את החשב הכללי. לחשב הכללי יש שורה של סמכויות מכוח חוק, והראשונה שבהן הוא מורשה להתחייב מטעם המדינה בכל התקשרות, בהתאם לתקנות חובת המכרזים הוא אחראי על אישור פטור ממכרז, תקינות הליכים מכרזיים, אחראי למינוי של כל ועדות המכרזים הבין-משרדיות, הוא מסדיר את כל נושא ההתקשרויות באמצעות מערך הוראות התק"מ הוא קובע שורה של הוראות בנוגע לביצוע התקציב,

כספים וכדומה. יש לו סמכות למתן היתרי אשראי שהואצלה לו, יש לו סמכות פיקוח על נושא תמיכות לפי נוהל שנקבע, מתן ערבויות מדינה, הוא הוסמך לנהל הנפקת אגרות חוב ממשלתיות בהתאם להוראות חוק מלווי המדינה, והוא אחראי גם על הכנת הדוחות הכספיים של המדינה והחתימה עליהם. תארו לעצמכם ששר אוצר כלשהו,

יחליט כי הוא ממנה לחשב הכללי מישהו שאין לו ניסיון כלשהו ואין לו השכלה כלשהי בעניינים כלכליים. הרי אין חובה כזאת בחקיקה. התפקיד לא הוגדר בחקיקה, אלא נקבעו לו תנאי כשירות. כמו שאמרתי, כל מה שנעשה אלה תנאים פנימיים שנמצאים בתוך המשרד ושהם השתנו מעת לעת. אפשר לחשוב על דוגמאות רבות בהקשר הזה. זה אישור ממשלה? התשובה היא כן. מינוי ששר האוצר מביא אותו לממשלה. אתה בעצם אומר, הממשלה תאשר אדם חסר כל כישורים לתפקיד.

אולי יביאו את הבן של ופתאום יחליטו למנות אותו כי הוא ראוי. זה יכול לקרות. כל הדיון פה הוא הרי מה יקרה אם יתקבלו החלטות שהן חסרות סבירות באופן קיצוני. אני

כי עמית הלוי גם שאל אותך את זה ואני לא מרגיש שענית לו, אתה אומר שיכול להיות שיתקבלו החלטות שהן לא סבירות באופן קיצוני. יכולות להתקבל החלטות לא סבירות באופן קיצוני גם על ידי היועץ המשפטי של המשרד או על ידי בית המשפט. אז השאלה היא איך פתרת את הבעיה. תן לי להשלים, אני מבטיח שאני אענה על כל השאלות. אם היה לנו זמן, ואני מניח שאין לנו זמן כי אמרת שהדיון נגמר ב-16:30, יכולתי להציג את הסמכויות ואת התנאים של כל אחד מנושאי המשרה האחרים. במדינות אחרות בעולם,

זה משרדי ממשלה נפרדים. יש משרד שמתעסק במיסים, יש משרד שמתעסק בתקציבים וכו'. אבל תארו לעצמכם את הדוגמה שעומדת כרגע על הפרק, של מנהל רשות המיסים למינוי שלו, מבטלים את ועדת האיתור שכמו שאמרתי באה בהחלטת ממשלה. שנים רבות זה היה ללא ועדת איתור. התנאי לקביעת ועדת איתור היה לאור דרישתו של היועץ המשפטי לממשלה דאז ואגב פרשת מה שמכונה ג'קי מצא והמנויים ברשות המיסים. תארו לעצמכם שההחלטה הזאת עכשיו מבוטלת, מכיוון שאפשר לבטל את ההחלטה הזאת, אין חובה לעשות ועדת איתור. אין תנאי סף? תנאי הסף נקבעו, כמו שאמרתי, יחד עם הנציבות והם משונים מעת לעת. אבל רק תנאי סף, אין דבר כזה לעשות הליך - - - תן לו רגע להסביר עד הסוף. תקשיב לו שנייה.

כן, אבל לנו אסור לשאול באמצע. אז בוא ניתן לו להשלים את דבריו בבקשה. התנאים משונים מעת לעת והם נקבעים לפי שיקול דעת. תארו לעצמכם בדוגמה הבאה שימנו או מנהל רשות המיסים שאין לו בכלל מומחיות במיסים ואין לו ניסיון והבנה במיסים והוא בסך הכול אחראי על הגוף שכל תפקידו הוא לעשות שומות בנושאים רבים. אחרי זה תארו לעצמכם גם מינוי של ממונה על השוק ההון שאין לו הבנה וניסיון בכלל בכל נושא של ביטוח וכו'. אפשר להמשיך הלאה. אפשר לתת עוד דוגמאות רבות, אבל אני כן אשמח שלא תחזיק אותנו במתח. הכול אפשרי, אבל גם אפשרי שיועץ משפטי יעשה את זה או שבית משפט יעשה. למה אתה חושב שהעובדה שאני לא שם בראש הפירמידה יועץ משפטי או בית משפט הוא יותר מעמיד אותי בסיכון מאשר כאשר אני מעמיד בראש הפירמידה את ממשלת ישראל? אתה לא יודע את התשובה? רצית שהוא יבוא כדי לתת את התשובה, כי הוא גורם מקצועי, אז תן לו לענות. אם עד סוף דבריי לא תבין אני אשמע את השאלה. וגם הטענה שלך בעצם כוללת את העובדה שאתה מבטל פה.

כל תנאי הכשירות בנושא מינויים הם יורדים מסדר היום. זה דבר שאף אחד לא מדבר עליו. זה הדיון, האם יש ביקורת שיפוטית או הם חסינים מביקורת שיפוטית. נעבור לשאלה המשלימה למינויים, שאלה הפיטורים. החלטת הממשלה 4062 מיום 7 בספטמבר 2008 עוסקת בקביעת תקופת כהונתם של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה. היא קובעת שכל אחד מראשי האגפים שמניתי, שבמספר הם שבעה, ממונה על הקדנציה לתקופה קצובה של ארבע או חמש שנים, ומה שמצוין גם בהחלטה, שהיא מאפיינת מאוד גם את המשרות שדיברתי עליהן, שהיא מתייחסת למשרות ניהוליות מקצועיות בכירות שבהן לעצמאות ולאי תלות של נושאי המשרה חשיבות מיוחדת. ואם היה זמן הייתי מסביר לכם למה לכל אחד מראשי האגפים במשרד האוצר יש חשיבות לשמור על עצמאות שיקול הדעת שלו בעניינים מסוימים. מה שנקבע בהחלטה ההיא הוא שעילות שוועדת המינויים רשאית להמליץ על פיטוריו של כל אחד מראשי האגפים הן אחת מהשתיים, קיומה של אי התאמה מובהקת לתפקיד או קיומו של משבר אמון חריף או חילוקי דעות מהותיים וממושכים. כמו שדיברתי קודם לכן, את ההחלטה הזאת אפשר לשנות בכל רגע נתון ופשוט לבטל את העילות, להשאיר את שיקול הדעת הרחב ללא עילות. כלומר, אפשר יהיה לפטר לפי שיקול דעתה של הממשלה. זו אופציה אחת. אגיד לכם גם שבעבר שרי אוצר ניסו לשנות את ההחלטה הזאת כמה פעמים. הדבר השני הוא לא לשנות את ההחלטה. אפשר עכשיו יהיה לפטר כל אחד מראשי האגפים במשרד האוצר אם התיקון יעבור בטענה של או משבר אמון או אי התאמה מובהקת לתפקיד. מתי זה יכול לעלות? זה יכול לעלות במקרים שבהם אין הסכמה של השר מקצועית עם ההחלטות של הפקידים, או שהם לא מצאו חן בעיני השר, ובהיעדר עילת הסבירות למעשה תצומצם היכולת בכלל לפקח על הפיטורים הללו עד כדי ביטול לגמרי. שוב, זה תלוי באיזה אופן יפעלו. אם נצרף את השינוי במינויים ואת אפשרות הפיטורים והופכים אותה לקלה ביותר כמו שדיברנו, הלכה למעשה יש לנו כאן מינוי של משרות אמון על כל המשתמע לכל המשרות הבכירות במשרד האוצר. במצב זה יכול לחשוב כל נושא משרה במשרד האוצר, זה לא משנה אם זה החשב הכללי, אם זה הממונה על התקציבים, אם זה הממונה על השכר או אם זה מנהל רשות המיסים, שכל החלטה שלו למעשה יכולה להיות ההחלטה האחרונה שלו. מכיוון שאם היא לא תמצא חן בעיני השר, היא עשויה להוביל לפיטוריו. לכן במובן הזה יש פה פגיעה אנושה, לטעמי, ביכולת של עצמאות שיקול הדעת של כל אחד מנושאי המשרה הבכירים במשרד האוצר. דוגמה נוספת לשימוש שאפשר היה לטפל בו אך ורק בעניין הסבירות היא החלטה לא למנות ראש אגף. אפשר לא למנות ראש אגף, כל התפקידים כמובן לא נקבעו בחקיקה.

אין חובה למנות לפי חקיקה לא חשב כללי, לא ממונה על תקציבים, לא מנהל רשות המיסים וגם לא כלכלן ראשי, ואז מה שאפשר לעשות זה ששר אוצר עתידי יחליט שכדי שהוא יוכל להתערב בפעולה של כל אחד מהפקידים הללו, כל מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לא למנות אף אחד מראשי האגפים, כולם או חלקם. יש טכניקה,

שהיא קיימת חוקית, להטיל תפקיד על מנכ"ל משרד האוצר או כל עובד אחר למלא את התפקיד באופן זמני במהלך התקופה. אמרנו, כל נושא הכשירות וכל נושא השאלה של הבדיקה לא נבחן, ואז התוצאה האופרטיבית היא שכל אחד מהאגפים הללו יהיה למעשה מסמר ללא ראש. והתשובה בעניין הזה יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית לאופן התפקוד של המשרד. אני רוצה לסיים את החלק הזה בציטוט מתוך ועדת קוצ'יק, שאני חושב שהוא מאוד חשוב לעניין שלנו, והוא נכתב ב-2017: אחד מהחששות שהועלו בפני הוועדה על ידי מספר גורמים שהופיעו בפניה קשור בשמירה על הדרג המקצועי במשרד מפני הטיה הנובעת מאינטרסים קצרי טווח. חלק משמעותי מיכולתה של מדינת ישראל להתמודד בעבר עם משברים שאיימו על כלכלת ישראל, וביניהם שלושה משברים קיצוניים שפורטו לעיל והערה שלי, בינתיים עברנו עוד משבר אחד עם משבר הקורונה היה קשור בהקפדה של שמירת דרג פקידות מקצועי הכולל כמובן את מנכ"ל משרד האוצר כדרג מקצועי לחלוטין. החשש שהועלה בפני הוועדה קשור במגמה רחבה יותר המורגשת לאחרונה של החלשת הפקידות המקצועית כחלק מתופעה נרחבת תחת הכותרת חיזוק המשילות. במסגרת מגמה זו נעשה ניסיון להגדיל את משרות האמון של השרים על חשבון שכבת הפקידות הבכירה במשרדים. חשיבות הדרג המקצועי היא בין היתר בהעלאת המשקל של שיקולי המשק והכלכלה בטווח הארוך אל פני שיקולים לטווח הקצר. בפני הוועדה נטען כי במשרד כמו משרד האוצר נדרשת הקפדה יתרה על אינטרסים ארוכי טווח ושחלקו של המשרד בשמירה על יציבות וצמיחת המשק נדמה כי דווקא המשילות מחייבת הקפדה זו, נטען בפנינו כי יש לעשות ככל הניתן על מנת למנוע זליגה של התופעות האמורות לתפקודו של משרד האוצר ולשמר את מקצועיותו. אני אעבור להפעלת הסמכות. אני נשאר במתח רב. סליחה שאני אומר, אני יכול להגיד שלא הוספתי מכאוב. לא מפריע לך מה שהוא אמר?

הוספתי מכאוב מסיבה מאוד פשוטה, העובדה שצמצום עילת הסבירות ישפיע על היכולת גם של המינויים וגם של הפיטורים היה פה על השולחן,

לי הוא כן מחדש. אני כן חשבתי שאני אקבל תשובה כיצד בנושאים הללו היכולת של יועץ משפטי או של בית משפט להשפיע עם דוגמאות מהחיים האמיתיים היא משמעותית. זה שזה משפיע על מינויים ופיטורים זה ידוע, וכאשר אמר את זה עמית הלוי וביקש תוספת הבהרה על הנוסח שאולי גם נכניס לנוסח, אמר פה נציג המכון הישראלי לדמוקרטיה: זה ברור,

זה הפשט. אז לכן אני תוהה לעצמי מה התוספת פה. מה יקרה אם נעביר את זה לרשות השופטת? מה יקרה אם שופט יחליט למנות את אשתו או יריב שלא ימצא חן בעיניו, ממלאת מקום פרקליט המדינה? איזו מן שאלה זאת? יש עכשיו דיון על הנגב במליאה. לא אכפת לכם? עו"ד מסינג מנסה לענות. אני חייב לומר לכם שכל דובר אחר, לא משנה מי הזמין, מי ביקש, אחרי שהוא דיבר כשבע דקות אני התחלתי להגיד לו לחתור לסיום וגם התחלתי לשאול שאלות הבהרה. הוא מדבר כמעט 20 דקות, אני מנסה להבין לאיזה כיוון. אני אשמח אם אוכל באמת לצאת עם משהו שמחדש לי, גם אם אני מסכים איתו וגם אם אני חולק עליו. אני מזכיר את תחילת דבריי שאנחנו עוסקים כאן במינויים שהם בפטור ממכרז. הרי חובת הגיוס הרגילה בכל עובדי מדינה היא במכרז. המשמעות של פטור ממכרז היא שאין עליו שום כלי בקרה, המשמעות היא שאפשר למנות כל דבר. לכן מה שאומרים, אתה מוציא את כלי הבקרה היחידים הקיימים שבמקום התחרות והבחירה של המועמד הראוי ביותר במכרז. פשוט הטקסט שקראת עוסק גם במנכ"ל משרד האוצר שהוא משרת אמון מלאה, ולכן אני חייב לומר לך שאני לא מצליח להבין. אם תרצה יש לי גם הרבה מה להגיד בנושא של מנכ"ל למשרד האוצר. אבל הזמן הזה לא מספיק. אבל אני אעבור להפעלת הסמכות. עד כאן דיברנו על השאלה של עצמאות שיקול הדעת מבחינת ההשלכות של המינויים והפיטורים, ואני אעבור לחשש בעניין הזה להפעלת הסמכות. לתחזיות משרד האוצר יש השפעה מהותית על תכנון התקציב לצורך עמידה ביעד הגרעון שנקבע בחוק. כך לגבי תחזית הכנסות וכך לגבי תחזית הצמיחה. הדיונים שאנחנו עושים בנושא הזה הם בוועדה אחרת, בוועדת הכספים. יש לה חלק חשוב בשמירה על משמעת פיסקלית ויש חשיבות יתרה למימוש התחזיות. בשנים 2011 ו-2012, בעקבות תחזית הכנסות אופטימית מאוד שהייתה קודם לכן שהייתה עליה השפעה והיא התבררה גם כמוטעית, היה צורך להתמודד עם בור תקציבי של כ-39 מיליארד שקלים והיו גם חילופי ממשלות באותו זמן. בעקבות שאלות שהתעוררו בנוגע לאופן קביעת תחזית ההכנסות ודוח מבקר המדינה בעניין תקציב 2011 ו-2012 נקבע נוהל משרדי להכנת תחזיות ההכנסות, לפיו הכלכלן הראשי הוא הסמכות המקצועית המופקדת על קביעת התחזיות והיא נקבעת על ידו לאחר תהליך היוועצות עם גורמים שונים, שזה אגף התקציבים, בנק ישראל ורשות המיסים. ככל שמתעוררות מחלוקות בעניין הן מובאות להכרעת מנכ"ל משרד האוצר, ומבלי ששר האוצר יכול להתערב בכך בכלל, כל שר. כל זה נעשה בנוהל, אין לו אחיזה לא באחיזה או בהנחיות פנימיות. הנוהל הזה שוקף מספר רב של פעמים בהקשרים שונים. תארו לעצמכם ששר האוצר מבקש להנחות את הכלכלן הראשי לפעול בשונה מהנוהל המשרדי ומבקש שהתחזיות שיועברו לעיונו, הוא יעיר הערות וקביעתו תחייב. במסגרת הזו הוא מבקש להתעלם מסיכונים מסוימים ולשקף תחזיות ורודות, כי לדעתו כלכלת ישראל הולכת לצמוח ולשגשג, וכי בסוף כלכלה זה עניין של ציפיות. ומה על הכלכלן הראשי לעשות באותה עת? ואיזו בקרה תהיה על החלטה כזאת ובאיזו עילה? בהקשר הזה אני שב ומזכיר את זהות מקבל ההחלטה. שר האוצר בצורה פשוטה ביותר יכול להעביר את מרבית הסמכויות במשרד האוצר, אני נתתי פה דוגמה אחת, ולקבל את ההחלטות במשרד לידיו. בין אם ביטול האצילה, בין אם קבלת החלטה במקביל לאצילה, בין אם בנטילת הסמכות ובין מכל דבר אחר. מקל וחומר סמכויות שאפילו לא ניתנו בחקיקה. נעבור להחלטות במשבר. יש לך עוד דקה בערך. אז אני מבקש שהוא יוזמן פעם נוספת, כי יש לנו שאלות. אבל לא לפנים משורת הדין. בדין. בעת משבר הקורונה היה למשרד האוצר תפקיד מרכזי בהשבתות של המגזר העסקי ובפתיחה שלו. כזכור, היו בעניין הזה תקנות לשעות חירום תקופה ארוכה ולא הייתה הסדרה חקיקתית. תארו לעצמכם אם שר האוצר או ראש הממשלה או הקבינט היו מבקשים לקבוע בתקנות שהסדירו את הסגר מנגנון רנדומלי שרירותי של פתיחת המגזר העסקי לפעילות. נניח הגרלה של כל העסקים בישראל. רק מספר מעט מהעסקים ייפתחו. או במיון של העסקים לפי הא'-ב' ולקחת את כל העסק האלף שהוא יקבל. העילה היחידה שיכולה להתערב בהחלטה כזאת בתקנות כאלה הם חוסר סבירות קיצוני. נשארה לנו עוד דקה לסיום הדיון, אז אני עוצר אותך ברשותך. אני מבקשת שהוא יחזור. אני חייב לומר את הערתי. אתה שימחת אותי מאוד, עו"ד אסי מסינג, ואני אגיד לך למה. כ-20 דקות דוגמה אחת של החלטה לא סבירה שהתקבלה על ידי שר אוצר בכל שנותיך, 21 שנותיך, לא הבאת. מה כן הבאת? אולי יעשו לפי א'-ב', אולי יעשו הגרלה, אולי, אולי,

הוא מדבר על מה יקרה פה. התחלתי את הדיון פה הרבה פחות משוכנע לפני הדברים שלך. אני באמת מתפלא - - - כמה בוז כלפי דרג מקצועי והייעוץ המשפטי. אנחנו שמחים, אנחנו ביקשנו שהוא יבוא ואנחנו שמחים. רוב הדוגמאות שהבאת דוגמאות תיאורטיות ומופרכות. מופרכות

הדבר היחיד שמופרך זו החקיקה הזאת שמותירה אפס ביקורת, אפס ביקורת - - - אני מבקש שהוא יוזמן פעם נוספת. גם אני מבקש. אני מבקש שיוזמן פעם נוספת גם נציב שירות המדינה, גם יועמ"ש משרד הביטחון. אנחנו מבקשים שיגיע לכאן. זו הצעת חוק מטעם הוועדה. גלעד, תהיה בשקט בבקשה.

אל תפריע לי. הסתיים הדיון. אני אבקש שוב מהשר אם תוכל להגיע פה ולפתוח את הדיון מחר בבוקר. אתה לא מבקש מהשר, זו דרישה לגיטימית של חברי הוועדה. אתה לא עושה לאף אחד טובה. נגמר הדיון. תצא בבקשה, גלעד. נגמר הדיון. אני קורא אותך לסדר. אני לא אצא, כי נגמר הדיון. הדיון הסתיים. גלעד, רק הבהרה על נוסח החוק. בבקשה. תוציאו אותו בבקשה. כשאתה מדבר על החלטות ממשלה - - - תוציאו אותו בבקשה מחדר הוועדה. תוציאו אותו מחדר הוועדה. הדיון נגמר. אני קובע מתי מסתיים הדיון, לא אתה. תוציאו אותו בבקשה. יו"ר הכנסת קבע, אסור לך. עוד מעט יהיה שלט: דרג מקצועי בוגדים.

הבריונות הזאת לא תעבוד לכם.

המשפטי. עבר הזמן, אנחנו רוצים להיות בדיון על הנגב. לא אכפת לכם מהנגב. יש הרי ועדות שרים לפעמים, זה כולל, דורש הבהרה. הדיון הזה הסתיים. צריך להוציא אותו באלימות. שיביאו פרשים. אני לא יכול להגיד ישיבה זו נעולה בצעקות האלו.

שאלתי רק אם זה כולל גם ועדת שרים. שאלתי את הייעוץ המשפטי.

תודה רבה. תגיד עכשיו, הדיון הסתיים, תודה רבה לכולם. קארין, תפסיקי. היא לא תעשה מה שתגיד לה. היא בן אדם עצמאי, היא יכולה להחליט על עצמה. מה קורה פה? הבריונות שלכם עוברת כל גבול. תודה רבה לכולם. תודה רבה. ישיבה זו נעולה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 16:33.